25 במאי 2020. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום: הודעה ליושב-ראש הכנסת על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים-וארבע. הריני להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים-וארבע לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט 1969. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון); לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/870/23 וכלה בהצעת חוק פ/1030/23: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תוספת דמי אבטלה למי שמתחת לגיל 28 עם ילד אחד לפחות), התש"ף 2020, מאת חבר הכנסת שלמה קרעי, הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון, הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התש"ף 2020, מאת חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום דמי אבטלה מהיום הראשון) (הוראת שעה), התש"ף 2020, מאת חבר הכנסת שלמה קרעי, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון,

התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף ג'בארין, הצעת חוק זכויות בעלי חיים (העברת סמכויות הוועדה

מרדכי ביטון,הצעות החוק שמספרן פ/61/23, פ/119/23, פ/150/23, פ/299/23, פ/315/23, פ/337/23, פ/345/23, פ/352/23,

פ/707/23, פ/709/23, פ/710/23 ו-פ/711/23.

חברת הכנסת פנינה תמנו, הצעות החוק שמספרן פ/52/23, פ/72/23, פ/93/23,

פ/494/23

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

יש פה מלא שרים, אז, אדוני השר, איפה דודי אמסלם? הוא היה שם.

הנחל מוצף בקצף לבן עד גדותיו, ומוזרם אליו, כל האשפה שמוזרמת אליו מוזרמת משטחי הרשות הפלסטינית.

גם בנושא שאנחנו רוצים לחנך את התלמידים ואת המבוגרים איך לנהוג, לבוא ולהגיד שנפרצה החומה ואפשר לעשות הכול זה מאוד מאוד מסוכן. לכן אני קורא, קראתי גם מחקרים, מחקר מארצות הברית, משפט אחרון. מחקר מארצות הברית שהשיעול, ההתעטשות, כל הדברים האלה גורמים להידבקות מרסיסי הרוק. והנושא הנוסף, המגע החברתי, ככל שיש יותר מגע זה ממשיך הלאה, הנושא הזה. תודה רבה. אני קורא לכולם לא לזלזל ולהמשיך לנהוג באותן חומרות.

חברות וחברי הכנסת, אלה נאומים בני דקה. תעברו לפני כן ותוודאו שהם נכנסים במסגרת זמן של דקה.

לא מסובך כל כך. 120 מילים. חבר הכנסת יעקב אשר איננו. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ארנונה צמודה לשני קריטריונים: האחד זה מדד המחירים לצרכן והשני זה גובה השכר במגזר הציבורי. עכשיו,

ולכן יש מושג כזה, "טייס אוטומטי", ובעצם בשנה הבאה הארנונה הולכת לעלות ב-1.1%. אני חושב שלנוכח המצב שאנחנו נמצאים בו זה קצת בושה לנו, כנציגי המגזר הציבורי, לא להוריד את השכר שלנו מצד אחד ומצד שני עוד להעלות את הארנונה. אז אני פונה כאן לממשלה: חברים, נכון שזה טייס אוטומטי, אבל אתם כל כך הרבה זמן רציתם לתפוס את ההגה, אז תתפסו את ההגה, כי טייס אוטומטי מתאים לתקופות שגרה ולא לתקופות חירום. אז בואו, יש עוד זמן, חצי שנה. תעצרו את זה. אל תיתנו לארנונה לעלות.

חבר הכנסת עודד פורר. עמדתי בזמן,

ועוד בעל פה. קודם כול, לפני הכול, מחר נקיים בנושא הזה דיון בוועדת הכספים, בעזרת השם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדברים שאמר חבר הכנסת קושניר, מדינת ישראל נמצאת היום אולי במשבר הכלכלי הכי גדול שהיא ידעה מעודה. אנחנו מדברים על מאות אלפי מובטלים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי עסקים שעומדים בפני סגירה. אדוני היושב-ראש, אנחנו כבר לפני חודשיים בוועדת הכספים פנינו למשרד האוצר, ודרכו גם למשרד ראש הממשלה, ואמרנו: את קרן ההלוואות

לעסקים, עם 15% ערבות מדינה, תעשו עם 70% או 80% ערבות מדינה, כדי שעסקים בסיכון, כי בתקופת הקורונה רוב העסקים נמצאים בסיכון, גם יוכלו לקחת הלוואות.

שר האוצר היוצא הבטיח את זה, הבטיחו את זה במשרד האוצר. אנחנו נמצאים כבר יותר מחודשיים בתוך המשבר, זה עדיין לא הגיע. גם כשחוק-יסוד: משק המדינה, שאמור להיות אולי מאושר ביום רביעי בקריאה ראשונה, יסיים את דרכו, עדיין יש שבועות ארוכים עד שהקרן הזאת תאושר, ובינתיים העסקים קורסים. אתם חייבים להחליף דיסקט בממשלה מבחינת קצב העבודה. כל מה שלא עשיתם היום, יש עוד אלפים שפשטו רגל ועוד אלפים שיישארו בלי מקום עבודה.

חברת הכנסת אתי עטייה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול קראתי ידיעה ופשוט הזדעזעתי: נציגי חברת עמידר השחיתו עשרות וילות בשכונת נחל בקע בבאר שבע במטרה למנוע את אכלוסן בידי זכאי הדיור הציבורי. השחתת הדירות הפכה את הווילות לבלתי ראויות למגורים. חברת עמידר טוענת להגנתה כי ביצעה את מדיניות משרד השיכון. האם איבדנו את החמלה? האם איבדנו את השפיות? מישהו כאן חייב לתת על כך את הדין. איפה נשמע דבר כזה, להשחית ולהרוס מקום מגורים ובכך לפגוע בנכים, בחיילים משוחררים ובעשרות זכאים נוספים המשוועים לדיור הולם?

אני רוצה לציין כי דוח מבקר המדינה חשף את הניהול הכושל של מאגר הדיור הציבורי, ולמרות החלטת הממשלה להגדיל את מאגרי הדירות הוא רק הלך והצטמצם. אני מקווה כי השר ליצמן, שנכנס לתפקיד שר השיכון, יטפל בנושא.

תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת עוזי דיין, מוותר. חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר קיבלתי דוח של עמותת אור ירוק שמראה שבעשור האחרון שליש מההרוגים במדינת ישראל הם מהמגזר הערבי. המגמה נמשכת גם השנה: מתוך 105 הרוגים בתאונות דרכים במדינת ישראל, 36 הרוגים הם מהמגזר הערבי.

קודם כול אני קורא לשרה החדשה שנכנסה למשרד התחבורה לקחת את הנושא של המגזר הערבי, לשים אותו על סדר-יומה ולפעול באופן אינטנסיבי בנושא. אני אתן לך דוגמה: לפני כמה שנים היו הרבה תאונות חצר במגזר הבדואי בדרום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לקחה את הנושא 19 הרוגים, ילדים שנהרגו בתוך הבית, לקחה את הנושא לידיים והורידה כמעט לאפס הרוגים בתאונות חצר. לכן חייבים להשקיע בהסברה, בחינוך ובתשתיות במגזר הערבי על מנת להוריד את מספר ההרוגים במדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת עמאר, אתה עוסק בנושא הזה הרבה שנים, וזו עשייה ברוכה וחשובה.

חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אוחז בידי את התמונה שבה ראש ממשלת ישראל בבית המשפט המחוזי אתמול.

חבר הכנסת גולן, אני מפסיק אותך. אני מבקש שתשוב למקומך, אני צריך להוציא אותך. אני לא רוצה להוציא אותך. תשוב למקומך, פשוט מאוד. אסור להראות תמונה, זו הבעיה? אסור. התשובה היא שאסור. אסור להראות תמונה. אסור להראות תמונות, אסור לעשות מיצגים.

תשב במקומך. בפעם הבאה תישא את דבריך. יש מחר נאומים בני דקה, תוכל לחזור על הדברים בלי תמונות. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך.

חבר הכנסת משה ארבל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו עומדים ימים ספורים לפני חג השבועות, חג מתן תורה. רק לאחרונה ממש אמרנו בהגדה של פסח: אילו קירבנו המקום לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה,

מה כל כך מיוחד בזה שאנחנו מקבלים את הזכות לעמוד ליד הר סיני בלי לקבל את התורה? אלא שבמעמד הר סיני, ממש טרם קבלת התורה, היינו באחדות מופלאה, "ויִחן שם ישראל" כאיש אחד בלב אחד, בלשון יחיד. אף עתה, בימים הללו, אנחנו עומדים לפני מתן תורה. אני קורא לכולנו, ימין ושמאל, יהודים וערבים, קואליציה ואופוזיציה, להתאחד סביב הטוב המשותף.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, קודם כול אני מצטרף לדבריו של ידידי חבר הכנסת משה ארבל על חג השבועות,

ואולי גם נזכה שתהיה רפואה שלמה, כמו שהיה בהר סיני.

אנחנו נמצאים בתקופה שהיא באמת קשה לכולנו ולבעלי העסקים. אנחנו רואים שטרם התירו לבעלי האולמות לפתוח, אמרו ב-14 ביוני, וזה יוצא כ"ב בסיוון. פניתי לשר אדלשטיין, שר הבריאות, ופניתי למנכ"ל משרדו. יש איזשהו דבר שהוא לא מובן, הוא נעלם מעיניי, אולי בכלל מעיני כל עם ישראל. השבוע פותחים מועדונים, פותחים ברים, פותחים מסעדות, אולמות שמחות לא פותחים. בשניהם יש ריקודים. באולמות אתה לפחות יודע את מי אתה מביא, ושם אתה לא יודע את מי אתה מביא. לכן, אני קורא לשר הבריאות ומבקש ממנו לעשות הכול על מנת שבעלי האולמות יפתחו מייד ביום ראשון הקרוב, שיוכלו להשלים גם את השמחה הזאת. אני קורא גם לשר האוצר לבוא ולשפות ולעזור לבעלי האולמות ולכל בעלי העסקים, כי גם לבעלי העסקים של מעל 20 מיליון הבטיח משרד האוצר שהם יוכלו לגשת ולקבל פיצוי, והדבר טרם נעשה. התשובות שהם מקבלים הן מתחמקות: שייקחו הלוואות. ככה לא עושים למען עם ישראל. צריך לעשות הכול על מנת שכולנו נמשיך לחיות ביחד, לתת להם אוויר לנשימה. אני בטוח שגם שר האוצר וגם שר הבריאות, יחד עם כל שרי הממשלה, רוצים את זה. עם רצון טוב אפשר להגיע לתוצאה הנכונה. תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. היושב-ראש, חברים יקרים, אני קוראת מכאן לשר האוצר לעמוד בהבטחה שהוא נתן השבוע ולייצר חפיפה או הקבלה בין קצבת הקיום לדמי האבטלה. אני חושבת שהממשלה הזאת, שהוקמה כשההבנה היא שהיא ממשלת חירום, צריכה לעסוק באנשים עצמם. הניתוק הזה מהאוכלוסיות הקשות, שממילא החיים שלהם היו מאוד קשים עליהם, בפריפריה, חד-הוריות, קשישים, מחייב דווקא בימים האלה של ממשלת חירום עיסוק ספציפי. הדיבור על מיליארדים גדולים, שבסוף לא מתורגמים לשקל שמגיע לכל אחד מהם, מחייב סדרי עדיפויות שונים. אז הוקמה כבר ממשלה מנופחת. תראו לפחות שיש קשר לציבור הרחב שזקוק יותר מכול. גם כך החיים שלו היו קשים לפני הקורונה. להם בדיוק צריך לכוון ולתת את המענה הנדרש. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את התאונות הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים: ביום שני האחרון,

נקבע מותה של שירלי כהן, תושבת ירושלים בת 37, לאחר שנפצעה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בעיר שבוע קודם לכן, ביום שלישי, ב-19 במאי, נהרג גבר בן 30 בהתנגשות רכבו בגמל בין צומת רתמים לצאלים בכביש 222, ביום חמישי, ב-21 במאי, נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 35 לאחר שנפגע בתאונת דרכים בכביש 44 סמוך לבית דגן, שלשום, יום שבת, ב-23 במאי, נהרג רוכב האופנוע כאמל חמדאן, בן 30 תושב מג'ד אל-כרום, מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך לצומת בר-לב, הלילה, 25 בחודש, נהרג עוד רוכב אופנוע, צעיר בן 20, לאחר שהתנגש בעמוד חשמל ברחוב ששת הימים ברמת גן. מתחילת השנה נהרגו 24 רוכבי אופנוע. הבוקר פורסם דוח שביקשתי ממחלקת המחקר של הכנסת. הדוח חושף את המחדל החמור של ממשלת ישראל במיגור תאונות דרכים. לפני ארבע שנים אימצה הממשלה תוכנית למאבק בקטל בדרכים, רק משפט אחרון. זה משפט אחרון, אדוני. אך לא השכילה ליישם את התוכנית וכשלה כמעט בכל דרך בתיקון מוקדי סיכון ותשתיות, בטיפול במגזר הערבי והחרדי, בהגברת האכיפה ובהיעדר קידום והטמעת טכנולוגיות רכב מתקדמות. הקטל בכבישים הוא לא גזרת גורל. יש שרה חדשה, יש סגן שר חדש, זוהי ההזדמנות שלכם, שלנו, להציל חיים.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, לפני שבוע, בכ"ג באייר, מלאו 43 שנים לאסון המסוק, אסון הנ"ד. 54 מפקדים, לוחמים, טייסים, נהרגו בהתרסקות המסוק באזור ייט"ב. חברים מאותה היחידה, שירתנו יחד, אנחנו כולנו זוכרים את הלילה הזה. השמות ועצם האסון לעיתים נבלעים באסונות אחרים שקרו לנו מאז. המשפחות השכולות, הפעם התקשרה אליי משפחתו של יואב ירושלמי, ההורים של יואב, שגם היה לוחם יחד איתי, וביקשו להעלות את הזיכרון, במיוחד שבעיתות קורונה אין טקסי זיכרון.

החברים, המפקדים, הפקודים, יחד עם כל עם ישראל, זוכרים את אותו לילה, זוכרים את הדילמות הפיקודיות הקשות שלקח על עצמו גם אז מפקד החטיבה האלוף עמוס ירון. אנחנו לומדים מזה הרבה. אני רק רוצה אולי להגיד, קשה להגיד את זה, אבל באסון המסוקים, שהתרסקו בו שני מסוקים, אחד הלקחים מאסון הנ"ד היה שלא יהיו יותר על מטוס 54 לוחמים אלא הגבילו את זה ל-37. אולי במותם ציוו חיים להרבה אחרים. יהי זכרם ברוך.

יהי זכרם ברוך. חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, איננו, חבר הכנסת רם בן ברק, איננו. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. בשבוע האחרון אנחנו שמים לב למחאת המכנסונים, ואני רציתי לדבר על זה בהקשר הרבה הרבה יותר רחב מזה, על הקטע של שוויון מגדרי.

ב-2020, ובמקום שנרגיש שאנחנו הולכים קדימה ושהכול יותר פשוט וקל ושוויוני, יש איזושהי תחושה שזה די נעצר שם. במקום שבו ילד וילדה נכנסים ביחד, אח ואחות נכנסים לתוך כיתה בבית הספר, הילד נכנס חופשי והולך לכיתתו ואילו אחותו נעמדת בכניסה ועוצרים אותה ואומרים לה: תפתחי ידיים ונמדוד לך את אורך המכנסיים. זה משהו שאני חושבת שבעידן הזה צריך להפסיק להתקיים. קוד לבוש, כן, אבל קוד לבוש מחבק כמו שנכתב כבר לפני שנה. ביקשתי ממנכ"ל משרד החינוך לחדד את הנהלים, והוא אכן הוציא חוזר מנכ"ל. את קוד הלבוש קובעים יחד ההורים, המנהלים, המורים והנהגת התלמידים, קוד לבוש אחיד ומכבד בנים ובנות. במדינת ישראל של העת הזאת לא יכולה בת להרגיש בגרם אחד שונה או פחותה מבן. על זה אני הולכת להילחם. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, איננו.

מקפיד על מקום הישיבה כפי שצריך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אומנם אנחנו חוגגים את חג השבועות, שבו נוהגים לאכול מוצרי חלב, אבל אני מודה שאפילו אני נדהמתי אתמול מהתגובה החלבית של ראש הממשלה החליפי גנץ וחבריו לממשלה על ההתקפה של ראש הממשלה נגד כל גורמי אכיפת החוק. הפכתם להיות בובות על חוט בממשלתו של נאשם בשוחד והפרת אמונים. הוא משתלח ואתם שותקים, הוא תוקף ואתם נעלמים, הוא מאיים ואתם מלטפים. ממשלת בנות היענה,זה מה שאפשר להגיד על גנץ וחבריו. תוקעים את הראש עמוק עמוק בחול, לא ראו ולא שמעו. לא יעזור לכם, אתם יכולים להמשיך לתקוע את הראש בחול, אבל הציבור שומע ורואה ויבוא איתכם חשבון על החרפה הזאת. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לפני שמתחילה הדקה שלי, רק לאחל לך ברכות ומזל טוב. אני יודעת שכולם איחלו, לי לא יצא. שמחים וגאים שאתה פה איתנו.

אני רוצה להגיד, אנחנו עוברים ימים לא פשוטים, כשאנחנו עדים לכך שראש הממשלה, שנבחר בצורה דמוקרטית, עובר באמת לינץ' תקשורתי מאין כמוהו. מאשימים אותו בתיקים תקדימיים, הזויים, מופרכים, יש לציין, שמעולם לא ראינו בשום מקום בעולם. אני רוצה לנצל את הדקה הזאת שיש לי, אדוני היושב-ראש, להקריא שלושה ציטוטים קצרים, כי הרי כשאני אומרת שיש הפיכה שלטונית בכסות הדמוקרטיה, וכך אמרתי אתמול, אומרים עליי שאני ימנית קיצונית,

משתלחת במערכת המשפט. אז אולי אם אני אגיד שהנשיא ריבלין, לפני שהיה נשיא, היה מי שטבע את הביטוי "כנופיית שלטון החוק". טומי לפיד, זיכרונו לברכה, שאינו נמנה עם חברינו במחנה הפוליטי הימני, קרא למערכת המשפטית "יחידת טרור". מישאל חשין, זיכרונו לברכה, אמר: "אם תשאלו אותי, קצב כבר הורשע בתקשורת. שופטים צריכים להיות עשויים מברזל כדי להתעלם ממה שכתוב בעיתונים". מנדלבליט בעצמו אמר ב-2015 "היועמ"ש וינשטיין תופר לי תיק כדי לסכל את המינוי שלי". אני אסיים עם פרופ' רות גביזון, כלת פרס ישראל למשפטים, שאמרה שלנתניהו אין סיכוי למשפט צדק.

להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, כמי שיש לה ניסיון מר וקשה בעשור האחרון מול מערכת המשפט ובמאבק בהסתננות הבלתי-חוקית: קשה לי להאמין שראש הממשלה יקבל כאן הליך הוגן. אני מקווה, מאוד מקווה, שלא נגיע ליום שבו להצביע ימין יהיה גם דבר לא דמוקרטי בעיני חלק מהאנשים. אתם יודעים, היום הקשה אתמול, נא לסיים. אני מסיימת. היום הקשה אתמול מתכתב עכשיו עם החלטה שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות, אני לא יודעת מה כואב יותר, שבג"ץ ביטל את צו ההריסה שהוצא לביתו של המחבל שרצח את דביר שורק, השם ייקום דמו, ועל כך אני אומרת: בושה וחרפה. תודה.

בושה וחרפה.

בושה וחרפה למערכת המשפט. תודה רבה. חבר הכנסת, תפסיקי את ההסתה. את עושה להם דה-לגיטימציה. הם עשו פי עשרה ממך. יום שחור לדמוקרטיה הישראלית. חבר הכנסת יעקב אשר.

אנטישמית. אנטישמית, זה מה שאת.

חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. חברת הכנסת גולן, חברי הכנסת גולן.

שופטים הכי טובים בעולם. רק להכפיש, רק לקלל, רק להשמיץ. תתבייש לך, מזהה תהליכים, חצוף. חברי הכנסת גולן. בין שני הרים גבוהים, מה אני יכול לעשות, אנא. חברת הכנסת גולן, קודם כול בישיבה, לא בעמידה. אני מציע שנאפשר, הוא, שמזהה תהליכים, אולי תלך

אורי תמיד היה איש של האנשים, איש של הפרטים, איש של הרפורמות, דאג לכל אחד ואחד. אין לי ספק שגם כשהוא מגיע למקום גדול ולתפקיד גדול האיש הקטן תמיד יהיה לנגד עיניו והפתרונות עבורו יהיו כל מטרתו. אין לי ספק שהכנסת, הפעילות הפרלמנטרית, מפסידה את אחד הפרלמנטרים הגדולים ביותר בוועדותיה. אנחנו ננסה כולנו, מה שנקרא, להשלים את החסר, אבל תמיד נקבל את העצה הטובה ונשמח לראות אותך כאן.

שיהיה לך בהצלחה גדולה, ואני מאחל הצלחה גדולה גם לשאר סגני השרים שיתמנו. תודה רבה, ואני מצטרף לדברים החמים. אם היושב-ראש ירשה לי לפרט, אני גם אפרט.

עד כאן נאומים בני דקה, ומכאן אנחנו עוברים, בעקבות הקישור שעשה לנו חבר הכנסת יעקב אשר, לסעיף הבא. הודעת הממשלה בהתאם לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר מינויים של סגני שרים. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת חברי השר חבר הכנסת דוד אמסלם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני מאחל לך באמת הצלחה גדולה בתפקיד.

אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם

לחוק-יסוד: הממשלה, לאשר את המינויים של סגני השרים המפורטים להלן: חבר הכנסת יואב קיש מתמנה על ידי שר הבריאות, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד הבריאות. זיקתו של סגן השר יואב קיש תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן מתמנה על ידי השר לביטחון פנים, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד לביטחון פנים. זיקתו של סגן השר דסטה גדי יברקן תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת יצחק כהן מתמנה על ידי שר האוצר, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר האוצר. זיקתו של סגן השר יצחק כהן תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת יואב בן צור מתמנה על ידי שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הכול בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד הפנים ולסגן שר במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. זיקתו של סגן השר יואב בן צור תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת אורי מקלב מתמנה על ידי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. זיקתו של סגן השר אורי מקלב תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת מאיר פרוש מתמנה על ידי שר החינוך, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד החינוך. זיקתו של סגן השר מאיר פרוש תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת משולם נהרי מתמנה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת ראש הממשלה החליפי, לסגן שר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. זיקתו של סגן השר משולם נהרי תהיה לראש הממשלה, חבר הכנסת פטין מולא מתמנה על ידי ראש הממשלה לסגן שר במשרד ראש הממשלה. זיקתו של סגן השר פטין מולא תהיה לראש הממשלה, בהתאם לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, ייכנסו חברי הכנסת לתפקידי סגני השרים עם מסירת הודעה זו. כמובן, אני מאחל לכולם בהצלחה רבה. תודה רבה לשר אמסלם. גברתי המזכירה, אנחנו נזמין את סגני השרים למסור את הצהרת האמונים. הראשון, חבר הכנסת סגן השר יואב בן צור יעלה ויבוא.

השר לא אמור לצאת. השר נמצא. השר שוסטר נמצא, הכול בסדר,

בבקשה, מכובדי. אני, יואב בן צור, בן הרב שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, ותיבדל לחיים טובים וארוכים אימי מורתי הרבנית סעדה מזל, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. המון הצלחה. סגן השר חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, בבקשה.

דסטה גדי יברקן, בנם של אשטיה יברקן, זיכרונו לברכה, ותיבדל לחיים ארוכים ינגוסה אשטיה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה ובהצלחה. תודה רבה.

מציינים היום 29 שנים למבצע שלמה, 25 במאי 1991, ואני נשבע כסגן שר בתאריך זה, ב-25 במאי 2020. תודה רבה. באמת, סגירת מעגל לא פחות ממדהימה. שיהיה בשעה טובה. גדי, הבה נגילה לו. בהצלחה.

סגן השר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה. אני,

חיים ומנטינה, זכרם לברכה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בהצלחה גדולה. תודה. סגן השר חבר הכנסת פטין מולא, בבקשה. אני, פטין מולא, בן מוחמד עלי, זכרו לברכה, ופאוזיה חמד, שתיבדל לחיים ארוכים, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. תודה.

בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה. סגן השר חבר הכנסת אורי מקלב.

שיסתיימו הברכות. אנא, חברי הכנסת, אם אפשר לשבת, כדי שנוכל, אנא, אם אפשר לשבת, כדי שנוכל לשמוע את סגן השר הנכנס מקלב,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הזדמנות ראשונה לברך אותך על תפקידך החשוב כיושב-ראש הכנסת. הצלחתך, הצלחתנו. שיהיה בסימן טוב ובמזל טוב.

בן הרב מרדכי והרבנית נחמה, שיחיו לאורך ימים ושנים טובות,

בעזרת השם, לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה ובהצלחה גדולה. בהצלחה. סגן השר חבר הכנסת משולם נהרי. אורי, בהצלחה.

מיקי. תודה רבה. אנחנו נחכה חצי דקה,

אנא, לשבת, כדי שנוכל לשמוע את סגן השר הנכנס נהרי.

אני, משולם נהרי, בן רבי יחיא ונעמי, זכרם לברכה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה.

משולם, בשעה טובה. מזל טוב. תודה. סגן השר חבר הכנסת מאיר פרוש. ברכות ליושב-ראש. תודה רבה. הרבה הצלחה. תודה רבה. בעזרת השם יתברך, אני, מאיר פרוש, בן ר' מנחם, זיכרונו לברכה, וגב' ברכה, עליה השלום, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

בהצלחה. מאיר, בהצלחה. סגן השר חבר הכנסת יואב קיש. אני, יואב קיש, בן מיכאל קיש, זיכרונו לברכה, ואריאלה חנה שרה קיש-דילייני, שתיבדל לחיים ארוכים, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה. המון הצלחה. תודה רבה.

תודה. ובהצלחה לך, היו"ר החדש.

יואב, בהצלחה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה) חברות וחברי הכנסת, נא לשבת, נא לשבת, בבקשה. הסעיף הבא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה חדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה. לא, אנחנו כרגע פותחים דיון. השר שוסטר, מי מציג מטעם הממשלה את החוק? סגן השר בן צור, זה הכי מהר שאפשר להעלות על הדעת. אפילו 100 שניות של חסד לא קיבלת. בבקשה, בכבוד. אדוני היושב-ראש, ברכותיי. אין לי ספק שתנהל את הכנסת בכבוד ובאצילות, כמו שאתה מתנהג לכל אורך חייך הפוליטיים, ובעזרת השם באמת תביא כבוד רב לבית הזה, ונמשיך בעזרת השם ליהנות מחוכמתך כי רבה ומהליכותיך והנהגותיך הטובות. תודה רבה. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, על רקע התמודדות מדינת ישראל עם התפרצות נגיף הקורונה, ובשים לב להנחיות המחייבות שנקבעו לעניין מניעת התפשטות נגיף הקורונה, הצעת החוק המונחת לפניכם, הצעת חוק הרשויות המקומיות (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית) (הוראת שעה), התש"ף 2020, מבקשת לאפשר לרשויות המקומיות לקיים ישיבות מועצה באמצעות היוועדות חזותית,

ישיבות באמצעות תוכנת זום או בכל אמצעי טכנולוגי דומה אחר, בדיוק כפי שמתקיימים דיוני הוועדות של הכנסת ואף ישיבות הממשלה בתקופה האחרונה. לא סביר שבמצב החירום שבו מצויה כלל מדינת ישראל בשל נגיף הקורונה, הרשויות המקומיות, שיש להן חלק מהותי ומרכזי בהתמודדות עם המשבר הנ"ל, מנועות מלקיים ישיבות מועצה ובפועל מנועות מלקבל החלטות חיוניות.

ובהתאם למפורט בדברי ההסבר להצעת החוק, אבקש את הצבעתכם לאישור הצעת חוק זו.

תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

היושב-ראש,

אני רוצה להגיד שאני מסכים, וגם מברך את סגן השר בהצלחה. אני מסכים למה שהוא אמר, אבל אני רוצה לנצל את שלוש הדקות שלי כדי להעביר ביקורת על מה שקרה אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים. לטעמי היה מחזה אימים. עמד ראש ממשלה, שהוא ראש הרשות המבצעת, בין כותלי בית המשפט, ומבצע התקפה פראית על כל גורמי אכיפת החוק כאחרון העבריינים. זו, חבריי חברי הכנסת, התנהלות מאפיוזית, שמנסה להרתיע את גורמי אכיפת החוק מלבצע את תפקידם במדינה דמוקרטית. מה שהתחיל בחוקרים, ואני אמרתי את זה כבר לפני שנתיים, המשיך למפכ"ל, התרסק על פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בסוף יגיע גם לשופטים. ותאמינו לי חברים, כאיש משטרה לשעבר אני יודע מה אני רואה מול העיניים, וזה מפחיד. להשתלחויות המסיתות הללו בגורמי אכיפת החוק יש עוד מטרה: לשלהב את הרחוב ולהוביל לכאוס או למלחמת אחים אלימה. חס וחלילה, לא נשלח יד איש באחיו. נתניהו יודע שזה עלול להיגמר באלימות ופשוט לא אכפת לו. כל מי שראה אתמול את ליאת בן ארי התובעת מוקפת במאבטחים ומוכנסת דרך דלת צדדית מבין את הסכנה. ראש הממשלה הפך אותה, את אלשיך, את שי ניצן ומנדלבליט לאויבי העם, כי זו השיטה: הכו בשומרי הסף והצילו את השלטון. הוא יודע שאם הוא יתעסק בעובדות תיחשף התנהלותו, ולכן הוא בוחר להסית כנגד מי שעושים עבודתם ושומרים על החוק. אדוני היושב-ראש, מי שלא הבין עדיין קיבל אתמול דוגמה חיה מדוע לנאשם בשוחד אסור להיות ראש ממשלה. ואני מאחל לו: לך לדרכך ותהיה זכאי וצח כשלג, תחזור אחר כך בגדול. ראינו אתמול את האיש הזה אוחז בכוח ומנצל אותו לרעה, וראינו מאחוריו חבורה שנעמדה מאחוריו כמו משפחת מאפיה. ולמה הם נעמדו מאחוריו? כי הוא זה שמספק להם ג'ובים, כי יש לו הכוח. ככה עובדת שחיתות: שמור לי ואשמור לך, ולעזאזל המדינה ומוסדותיה. ויש לי מסר אחד לכולכם: תעצרו לפני שיהיה מאוחר מדי. תעצרו לפני שתצטערו. תעצרו אתם את הנאשם בשוחד, הוא לא מתכוון לעצור.

תודה רבה. חבר הכנסת עפר שלח, איננו, חברת הכנסת קרן ברק, איננה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת יאיר לפיד, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת עודד פורר, איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת אורי מקלב, כבר נשבע כסגן שר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת רם בן ברק, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, משהו קצר בנושא הזה. ודאי שיש,

יש פה בהחלט גישה של התייעלות, מעדיפים להגיע ישר למיקרופון למטה ולא למעלה. תשעה מעשרה דוברים אינם,

ההתייעלות תהיה, ישר לעניין. אני באמת ניגש לעניין. אני חושב שהנושא של הצעת החוק הזאת הוא חשוב מאוד מאוד. אני מדבר גם כראש רשות בעבר בעיר בית שמש. יש חשיבות, בפרט בתקופה הזאת, כן לערוך ישיבות מליאה של מועצת העיר, והדבר מאוד מאוד קשה בגלל ההרחקות שנוצרו. אני חושב שיש עניין גדול בעשיית הישיבות גם דרך הזום, ואני גם קורא שאם כן מאפשרים את זה, לאפשר גם הצבעה, ולא להסתפק רק בדיונים, היות שההצבעה זה חלק אינטגרלי מתוך החלטות שמתקבלות במליאת מועצת העיר. ברגע שבעצם אנחנו נאפשר גם הצבעה לאותם חברי מועצה, אני חושב שזה ייצור באמת השלמה לדיון עצמו בתוך המליאה, כי אם מקבלים החלטות תקציביות,

החלטות לגבי הקצאות או כל דבר אחר שקשור למליאת מועצת העיר, אני חושב שחשוב מאוד שתהיה גם החלטה לגבי הצבעה דרך הזום, ולא להסתפק בדיון גרידא, בעצם הדיון זה דבר שהוא יבש מאוד. אני חושב שזה בעצם השלמה לחוק ולדברים אחרים שבעבר ניתנו, שכל ההחלטות וכל המליאות של מועצת העיר צריכות להיות משודרות בווידיאו למען התושבים והאזרחים. יש כאן החלטה שהיא משלימה את כל הנושא הזה, שתהיה גם הצבעה וגם החלטה וגם דיון. זה גם ייתן לאותם תושבים לקבל פרספקטיבה ברורה לגבי צורת הניהול של ראשי הערים בדיונים וגם לגבי האופוזיציה ומה האופוזיציה נותנת בזה שהם בעצם מגיעים למליאת מועצת העיר, או אם לא מגיעים או אם נעדרים ממליאת מועצת העיר. אני חושב שכן, יש כאן יסודות חשובים בחוק הזה. אני מאחל הצלחה ומבקש מכולם לתמוך בחוק הזה, וכמובן גם להוסיף את נושא ההצבעה, שתהיה גם כן דרך הזום.

תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, ממש לפני דקות ספורות פורסמה החלטת בית המשפט העליון לקבל את עתירתה של משפחת עטאונה, שממנה יצא המחבל הרוצח מחמוד עטאונה, שרצח באוגוסט 2019 את הנער דביר שורק, השם ייקום דמו. בית המשפט קיבל את העתירה של משפחת הרוצח ואסר על כוחות הביטחון להרוס את הקומה השנייה במבנה שבו התגורר המחבל. אחרי החלטה כזאת, אדוני היושב-ראש, לא ניתן שלא לשאול: מי פוגע באמון הציבור בבית המשפט? מי פוגע באמון הציבור במערכת, מי שתוקף החלטות הזויות כאלה או מערכת המשפט בעצמה? שני שופטים,

מתוך שלושה החליטו ששיהוי בחמישה חודשים בין מועד הרצח לבין המועד להוצאת צו ההריסה פוגע באפקט ההרתעתי, ועל כן לא ניתן לאשר אותו. האם קבלת עתירתם של הורי המרצח והשארת בית המחבל על כנו לא פוגעת בהרתעה? לשופטי העליון הפתרונות. מחמוד עטאונה היה חבר בחוליה של חמישה מחבלים. בג"ץ אישר בדיונים הקודמים את הריסת בתי הארבעה האחרים. לי באופן אישי, אדוני היושב-ראש, היה חשוב להיות נוכח בדיון בבית המשפט העליון, לראות מקרוב כיצד בבית המשפט של מדינת ישראל עומד מצד אחד נציג הממשלה וכוחות הביטחון ומן העבר השני משפחת מחבל שפל, שמשתמשת בטיעונים בדבר סבירות ומידתיות ושיהוי: כיצד מבקשים להרוס את ביתה כעבור שיהוי שכזה של כמה חודשים? תצילנה האוזניים. הריסת הבית היא בלתי הדירה. בפסיקה בעניינו של אחד מחברי החוליה, אדוני היושב-ראש, אמר השופט מלצר שבנסיבות המזעזעות שהתגלו, כך הוא כתב, נטילת חייו האכזרית של המנוח דביר שורק, השם ייקום דמו, ששירת חייו נגדעה והוא בדמי ימיו, והיגון, יגון העולמים של משפחתו, הם אלה שהינם בלתי הדירים, לא הבית, לא הנכסים ולא הנדל"ן. מדובר פה בהחלטה שאני מאוד מאוד מצר עליה, החלטה חמורה ביותר. אני קורא מכאן, מהבמה הזאת, לממשלת ישראל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש דיון נוסף בנושא הזה. בסופו של דבר אפקט ההרתעה הוא קריטי ומוכר גם בדין הבין-לאומי. אסור לעבור לסדר-היום על קביעת לוחות הזמנים של הממשלה,

מתי אתם צריכים לפעול, מתי הממשלה צריכה לפעול, ממש, יעמדו עם סטופר. כמה החלטות יש בבית המשפט שעד היום לא קיבלו החלטה? יש להם סדר זמנים, לוחות זמנים, עומסים. כאן מדובר בהרס בית של אדם שאי-אפשר לקרוא לו אדם, שבאכזריות רצח נער, עלם חמודות בן 19, צעיר. כולנו בכינו באותו זמן. הייתי בהלוויה בעופרה. אני מאוד מאוד מקווה שממשלת ישראל תתעשת ותעמיד במקרה הזה את ההחלטה הזאת למבחן של דיון נוסף. שלא נדע עוד שוד ושבר בארצנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חברת הכנסת אורלי פרומן, איננה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, איננו. חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לאחל הצלחה לסגני השרים. אני רוצה לאחל במיוחד לחברי חבר הכנסת פטין מולא הצלחה במילוי תפקידו כסגן שר במשרד ראש הממשלה. אני חושב שהגיע הזמן, כי המינהלת של המגזר הדרוזי, שמטפלת בכל הנושא של המגזר הדרוזי, ישבה במשרד ראש הממשלה, ורק לפני כמה שנים, בהחלטה לא חכמה, העבירו את המינהלת למשרד לפיתוח אזורי, שאין לה מקום להיות שם. אני מקווה שההחלטה הראשונה שתהיה היא להחזיר את המינהלת למשרד ראש הממשלה. כך נוכל אולי לקדם יותר טוב את כל תוכניות החומש שמאשרים למגזר הדרוזי. כידוע לך, אדוני, הרשויות עדיין בשביתה, הרשויות עדיין במאבק, עשו הפגנה מול הכנסת והיו בהפגנה גם בתל אביב ובצמתים מסוימים בצפון. אני אומר, יש ממשלה חדשה, יש ראש ממשלה שביקר ביישוב ירכא והבטיח שהוא יאשר תוכנית חומש חדשה למגזר הדרוזי, תוכנית חומש שתיתן את כל הפתרונות ותסגור את הפערים למגזר הדרוזי. אני חושב שהגיע הזמן לזמן לפחות את ראשי הרשויות, כי עד עכשיו אף אחד לא זימן אותם, אף אחד לא ישב איתם, לזמן את ראשי הרשויות, לשבת איתם, לאשר תוכנית חומש למגזר הדרוזי, לקחת תקציב של 500 מיליון שקלים ולהכניס אותו לבסיס התקציב של השנים 2021-2020. אני מאמין שגם בנושא חוק קמיניץ, שדיברנו על להקפיא אותו לחמש שנים, נקפיא את חוק קמיניץ לחמש שנים, ואנחנו יכולים להמשיך קדימה. תודה רבה ובהצלחה גם לך. פעם ראשונה שאני מדבר מכאן, אז אני גם רוצה לאחל לך הצלחה במילוי תפקידך כיושב-ראש הכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' איננה. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי כבוד השר וסגני השרים, איחולי הצלחה בהמשך הדרך. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להפנות את תשומת לב חבריי לשתי תופעות חמורות שחווינו במערכת החינוך בשבוע שעבר והשבוע. בשבוע שעבר נוכחנו לדעת כמה אטימות יכולה להיות לאיש צוות משרד החינוך, צוות חינוכי, להעמיד ילדה בגלל שבאה עם שמלה

סמל בית הספר או עם כתפיות, איך שלא יהיה, לא משנה אם הילדה התעקשה או האימא התעקשה, ולא משנה מה התוצאה, להעמיד אותה עם חולצה בלבד, כשמפשיטים ממנה את החלק התחתון ולהשאיר אותה ככה. אני לא רוצה לחשוב אפילו בקצה המחשבה שלי מה עבר על הילדה באותם רגעים וכמה זמן היא עוד תיקח את זה איתה. זה חמור מאוד. זאת אטימות של מערכת. לעיתים,

צריך להיות חכם יותר מאשר צודק. צריך להיות חכם יותר מאשר צודק. עוד לא יבשה הדיו והקולות לא נרגעו והנושא לא נבדק. ואין לי הרבה ציפיות, כי מניסיוני כיו"ר ועדת החינוך, אדוני היושב-ראש, משרד החינוך מגבה אוטומטית את צוות ההוראה, והבדיקות שלו מטושטשות ומטויחות או שלא מגיעות לידיעת הציבור. היום התבשרנו שתלמיד בשכבה י"ב שהוריו, בגלל משבר הקורונה, לא מתפרנסים, והוא עצמו עובד בשתי עבודות כדי לפרנס את עצמו ואת משפחתו, הוצא מתמונת המחזור ולא נתנו לו להשתתף בצילומים לספר המחזור כי הוריו לא הצליחו לשלם. יש הנחיה מפורשת שאין דבר כזה שתלמיד יודר מפעילות בית ספר בגלל תשלום. עוד מקרה של אטימות. אני קורא לשר החינוך החדש: אלה דברים קטנים, אבל שמעידים הרבה מאוד על מה שקורה באווירה הבית-ספרית. אותו נער ואותה ילדה ייקחו את החוויה המצלקת הזאת זמן רב איתם, לאורך כל החיים. לכן אני מקווה שהדברים שלי ייפלו על אוזניים כרויות במשרד החינוך,

שנים רבות זועק את הזעקה הזאת, דמעת העשוקים. אותם ילדים, יש להם קטגוריה של דמעת העשוקים. הם בוכים בשקט, בוכים בתוך הלב, בתוך הנשמה פנימה, ויסחבו את זה איתם שנים רבות. יפה שעה אחת קודם למערכת החינוך.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, חבר הכנסת עוזי דיין, איננו. אם כך, אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה הראשונה. רגע, אני עוצר. אתם רוצים שנעצור ותעלו רגע, או שאתם רוצים, נעלה. אז תעלו, בבקשה. בשביל זה צלצלנו, כדי שאפשר יהיה להספיק לעלות בזמן, אבל איך אומרים, אנחנו לאט-לאט נתרגל, אז נחכה דקה. אדוני, למליאה וזהו. כן, לאט-לאט. אדוני, בהצעת חוק אפשר אחד כן אחד לא.

חבר הכנסת לוי, אני משלים את לימודי הרפואה בימים אלה. כשאסיים אני אדע לומר לך מה המרווח הנכון. בינתיים אני פועל לפי עצת אנשי המקצוע, ואנחנו משתדלים לשמור על הבריאות.

אז צריך לבטל את ההצבעה, כמובן. יפה שהחזרת את פעילות הכנסת בוועדות. תודה רבה.

אנחנו לאט-לאט נחזור לשגרה כמעט מלאה, כל הכבוד. רק צריך לעשות את זה באמת בזהירות.

ההצבעה הקודמת מבוטלת. אנחנו מצביעים שוב על הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף 2020, בקריאה הראשונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף 2020,

שתקבע הוועדה המסדרת

עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית),

התקבלה בקריאה